בוקר טוב לכולם. ברשותכם אני פותחת את דיון הוועדה בנושא תאונות ילדים במגזר הבדואי שמתקיים במסגרת יום הנגב בכנסת. הוועדה לזכויות הילד עסקה ועוסקת רבות בנושא של בטיחות ילדים בכלל ולאורך כל הדיונים אנחנו זיהינו שיש צרכים

בכל מה שקשור להיפגעות ילדים בנגב, להיפגעות ילדים

הבדואית, ואנחנו תמיד אמרנו שלצד כל מה שאנחנו עושים ברמה הכוללת אנחנו חייבים להקדיש גם תכניות וגם משאבים ייחודיים לחברה הבדואית ומי ששותפים לאורך כל הדרך זה ארגון 'בטרם' שמלווה גם את תכנית הבטיחות וגם את התכנית הייחודית לילדים בנגב. אני לא אכחיש שהמאבק האחרון שלנו היה בשימור התקציב שניתן בשנים האחרונות ואנחנו בסופו של דבר הצלחנו, יחד עם משרד החקלאות, לשמר את התקציב הזה תוך כדי התחייבות שאנחנו נקיים מדידה והערכה של התכנית וההישגים שלה ואני בטוחה שאנחנו נצליח להראות תוצאות. אני תמיד אומרת, כל ילד שנצליח להציל מבחינתנו זה עולם שלם, זה לא בשביל הקלישאה, אלא באמת כי כל נפש של ילד מבחינתנו זה עולם ומלואו. מי שיזם את היום הזה,

בכנסת זה חבר הכנסת טלב אבו עראר, שמיד יצטרף אלינו, ומי שנמצא איתנו היום זה חבר הכנסת ג'מעה. אתה רוצה לומר כמה מילים בפתיחה לפני שאנחנו מתחילים בדיון?

בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת ראש, על היוזמה, ותודה לחברי, טלב אבו עראר, על היוזמה של היום הזה. אני יודע שהיום הזה הוא כאוב מאוד. אנחנו מדברים על תאונות, יש גם תאונות למגזר, לצערי הרב מאוד ייחודיות. נגיד אם אנחנו מדברים על פגיעה לאחור, כמעט לא קיים במדינת ישראל פגיעה לאחור חוץ מהמגזר. אם אנחנו מדברים על 16-15 מקרים של נסיעה ברוורס,

זה אומר שהמצב הוא כל כך חמור במגזר שלנו לגבי נושא התאונות וילדים. אנחנו חושבים שהדבר הזה מתחיל ומסתיים בעניין של המודעות. אנחנו עשינו קידום בריאות הרבה שנים, גם במסגרת קופות החולים וגם במסגרת בתי

גם כל עניין אנשי המקצוע, אם אנחנו לא נערב את הקהילה, לא נערב את אנשי המקצוע מהקהילה,

הכשרת אנשי מקצוע שפועלים בקהילה שם לקידום הנושא של הצלת חיים והכשרת מנהיגות מתוך הקהילה עצמה להטמעה של ההסברה והשינוי ההתנהגותי

הרשויות הבדואיות הן שותף מלא בפרויקט הזה, בלעדיהן הוא לא יכול היה להצליח. וזאת תמונת המצב. יפעת, רצית לראות ירידה, אז סתם

הדרכנו נשים בטיפות החלב, הזירה הטובה ביותר להדריך נשים בדואיות. הן מגיעות לשם עם קצת פחות תחושה של הכול זה מלמעלה, כי אם הכול זה מלמעלה אז למה אני צריכה לחסן? אבל אני באה כי אני

הניידת עוסקת בנושאים אחרים.

'נשים מובילות שינוי', הדרכנו מעל 1,000 נשים במסגרת הזו. התכנית האהובה עלינו ביותר

אנחנו מודדים את עצמנו כל פעם מחדש, התלמידים מביעים שביעות רצון מאוד גבוהה מהתכנית הזאת, ההורים שלהם מאוד שמחים על זה שהילדים שלהם משתתפים בתכנית הזאת. הילדים הם שגרירים של

המעגל השני, אני

לדבר על מעגל המשפחה, המשפחה המורחבת והמשפחה המצומצמת.

הם נכנסים ומעבירים ידע שרכשו על ידי מדריכים

גם אני כל הזמן טענתי במערכת שאם רוצים לייצר שינוי חברתי אמיתי ולייצר תהליך של הטמעה, הוא חייב להיות לאורך זמן, הוא חייב להיות חלק מאורח החיים בבית הספר ולא רק משהו שבאים,

עטייה אל אעסם כמובן,

שנבחר לראש עיריית רהט, מקבולה נסאר, שמלווה את הנושא הזה זה הרבה שנים. אלה לפחות שאני בקשר אישי איתם, אני מניח שיש עוד אחרים כמובן והנוכחות שלהם מצביעה על חשיבות

אין ספק שזו שאלה תקציבית ואני מקווה שאפשר לשמוע על התקדמות בעניין הזה. שוב,

ילדים בבוקר ואז לאסוף אותם אחר הצהריים, ליקויים מאוד קשים של

בשנה האחרונה התקיימו שלושה קמפיינים בנושא של מניעת טביעות, בנושא של שכחת ילדים ברכב ובנושא של קנייה בטוחה באינטרנט. הקמפיינים שנעשו בעצם עברו תהליך של הנגשה

כן, אז הנושא הזה הוא לא חדש מבחינת תחומי הטיפול של הרלב"ד, יותר מעשר שנים מתקיימים קמפיינים ופעילויות בשטח בתחום

לא מוגדר תאונת דרכים, אבל אנחנו עובדים על הנושא של ההגדרות על מנת שנהיה יותר מדויקים מבחינת העבודה שלנו. ברלב"ד יש לנו שתי קבוצות מרכזיות להתערבות בחברה הערבית בנגב, הראשונה היא לגיל

לא בכל המקרים, אגב גם נהגים שמגיעים מבחוץ יכולים במצבים מסוימים לא יהיה להם טווח ראייה, חוסר בדיקה, חוסר ערנות, הכול,

בנושא של הצעירים יש גם את גיל התיכון, שהוא עדיין מתחת ל-18,

עדיין ילדים, אבל הם נפגעים בתאונות דרכים בצורה מאוד מאוד מוגברת. בשנה שעברה בחברה הערבית בכלל מגיל 15 עד 24, שזו אוכלוסיית הסיכון הכי גבוהה מכל הנהגים

העובדה שבשלוש השנים האחרונות

ארבע השנים האחרונות - - - עכשיו החמישית מתחילה. כן, עושים את זה, זה מעולה,

אנחנו רואים גם את התוצאות והעובדה שאת מציינת שזה מלווה גם במחקר שהיה גם חלק מהתנאים

מאוד חשובה והיא תצביע גם על מה שנצטרך לעשות בהמשך. שוב, אני אומר שצריך לפעול לטווח

שצריכים לעשות כל השותפים.

אני אומר

קודם כל אני באמת מברכת על כך שבסופו של דבר הוחלט שאנחנו כן משאירים

אם כי חשוב לומר שלא במלואו, אבל ברובו, לגבי התכנית הזו. אתה כאן אומר שצריך

אני חושבת שאפילו אנחנו נברך. המקום הוא של משרדים אחרים הייעודיים, שזה תפקידם. משרד החקלאות מדבר

משרד החקלאות,

חשוב להגיד, עזרא, ואמרתי את זה גם למשרד בזמנו, אנחנו בעצם בנינו פה חבילה של פעילויות שעוסקות בנושא של בטיחות ילדים בכלל וכל הרעיון היה שגם התכנית הלאומית לבטיחות ילדים לא תבוא עכשיו במקום

כי אז מה הועילו חכמים?

הרעיון הוא שאנחנו נביא אותם בנוסף למה שהיה בשטח כדי שאנחנו נחזק את הפעילות הקיימת. אין שאלה מהנתונים שהוצגו כאן, אולי כשאנחנו שוחחנו, לפני חודשיים זה היה, אז עוד לא ראינו את זה באופן ממשי, אבל אין שאלה מהנתונים שהוצגו כאן שהתכנית הזו מניבה פרי. אנחנו לא מדברים על נפש אחת, אנחנו מדברים אפילו על יותר מ-50%, זה ירד מ-38 ל-17, אם אני זוכרת נכון? בתמותת ילדים זה משמעותי מאוד, הלוואי שהיינו מצליחים לעשות את השינוי הזה, ואפילו חצי ממנו,

מסתכלים על התמונה הכוללת של ילדים במדינת ישראל.

יש לנו שנה קשה גם השנה הזאת, אנחנו ניתן לכם סיכום שנה. אני יודעת, בגלל זה אני אומרת את זה. לכן אם אנחנו מסתכלים באמת ביחס למשאבים שניתנים כאן, שאתה בעצמך מעיד על כך שהם לא משאבים מאוד גדולים, אבל הם מצליחים להוביל תהליך של שינוי מאוד מאוד גדול ואני חושבת שצריך לשמר את זה. אנחנו כמובן נבדוק את עצמנו גם בשנה הקרובה ובהתאם לזה אני מקווה שתתקבל החלטה מושכלת עם תוספת נדיבה, כי אני מקווה שבאמת נצליח להוכיח את עצמנו. אז שוב תודה, באמת. לצד כל ההומור והציניות, תודה רבה. אני רוצה לעבור למשרד הרווחה, יש פה נציג של משרד הרווחה?

בבקשה.

אחמד, אני מפקח ילד ונוער במשרד הרווחה. למעשה אין לנו תכניות מיוחדות למניעת תאונות ילדים במגזר הבדואי. מלבד זה שאנחנו נעזרים בארגון 'בטרם' שמעביר סדנאות לאימהות שהילדים שלהן נמצאים, שילדי הרווחה שנמצאים במסגרות והאימהות שלהם מקבלות סדנאות מארגון 'בטרם' וזה מסייע המון. אגב, זה חלק מהפרויקט של משרד החקלאות עם 'בטרם'.

זה לא משרד הרווחה שמביא את המשאבים. לא, הוא אמר שזו לא תכנית שלהם. כן, ברור. הוא מציין שזו תכנית 'בטרם'.

כי 'בטרם', יש לה שיתופי פעולה עם משרד החינוך וכן הלאה עם משאבים שמביאים בתכניות - - - זה בתכניות הכוללות. כאן זה פרופר של משרד החקלאות. אני סבור

למשרד הרווחה מה לעשות בתחום תאונות ילדים, יש לו מה להתערב. אנחנו מטפלים באוכלוסיות בסיכון ובאוכלוסיות חלשות תמיד הסיכון הוא יותר גבוה לפגיעות. זה נושא למחשבה למשרד הרווחה, עם פרויקטים לעתיד. לכם, אתם המשרד.

אני מדבר בשמי, בשם משרד הרווחה. זה נכון שבמקומות שבהם יש אוכלוסיות מוחלשות יותר,

שם הסיכון להיפגעות הוא גם גבוה יותר. הנושאים צריכים להיות מחודדים יותר וההדרכה והליווי מן הסתם בהתאם.

אני חושבת שמשרד הרווחה הוא פקטור מאוד משמעותי כי הוא בא בעצם בקשר עם אותן משפחות, הוא יכול לתווך את כל מה שאנחנו מדברים עליו כאן ישירות לאוכלוסייה, ואני מסכימה איתך לגמרי שאתם צריכים להיות חלק מהמערך הכולל הזה. אני שמחה שאתם מודעים לכך, עכשיו אני אשמח גם שתנקטו פעולה בעקבות המודעות. תודה רבה.

יש לנו פה בקשת דיבור מעיריית רהט. מאג'ד, בבקשה. בוקר טוב. תודה על זכות הדיבור, חברת הכנסת יפעת שאשא. את התחלת בדברייך ואמרת שהילדים צריכים להיות מעבר לפוליטיקה, מעבר לכסף, מעבר לכל דבר.

מסכים איתך לחלוטין, כהורה לילדים שהקטנה מביניהם היא בת שנה וחצי, מבין את המצב והנתונים שהוצגו פה מאוד מדאיגים. אמנם זה ירד מ-38 ל-17, אבל עדיין 17 זה המון. נכון. אין יקר מילדים, הילדים זה אוצר וילדים זה ברכה וילדים זה דבר שצריך לשמור. אני בא מהעיר הערבית השנייה בגודלה אחרי נצרת והעיר הכי צעירה בארץ. חציון הגיל ברהט זה 14 שנים, אחוז לידה ברהט בממוצע ליום בין ארבע לחמש לידות וזה אומר שזו עיר מאוד מאוד צעירה. אני ממונה על תיק הרווחה ועל תיק הבריאות ואני בדקתי את הנתונים ולפני שנבחרתי אני גם מתקן את חבר הכנסת, חברי יוסף ג'בארין, נבחרתי לחבר מועצת העיר ולא ראש העיר, ראש העיר זה היעד הבא שלי, בעזרת ה', ממונה על תיק הרווחה ותיק הבריאות.

אני בדקתי את הנתונים והבנתי שנעשית עודיי הציג את הדברים, זה משמח שנעשים דברים ואני כמוך,

אני מאמין שבני הנוער הם עמוד השדרה, הם צריכים להיות מעורבים, הם יכולים להוביל שינוי, אבל ברהט, למען האמת, אני בדקתי את העשייה של ארגון 'בטרם', הבנתי שאין תיאום ואין קשר בכלל בין 'בטרם' לבין מתאמת מחלקת הבריאות ברהט. זו החלטה של ראש העיר. אוקיי, בסדר, אבל זה לא משנה. דבר שני, אני גם עשיתי מחקר עם בני נוער,

ואני עקבתי אחרי הפעילות של 'בטרם',

אני עשיתי פיילוט וכמעט הפעילות לא הייתה מורגשת בכלל. זה אומר דרשני. זה אומר להביא, לעשות מצגת, להראות פעילות, אבל הפעילות אני עשיתי פיילוט בשתי שכונות ו - - - השאלה כמה קבוצות היו ברהט של בני נוער.

אני חושב שצריך לעבוד עם י"ג ולא עם בני נוער שהם - - - בוא נעשה הבחנה, אתה יכול לומר מה התפיסה שלך ומה צריך לעשות, וזה חשוב, כי אנחנו פה כדי לראות איפה אנחנו יכולים להתרחב, אבל זה שאתה חושב שצריך לעשות עם י"ג זה לא מבטל את זה שנעשתה פה פעילות עם י',

אולי זה צריך לבוא בנוסף. אני אומר שנעשים דברים, אבל הדברים לא כל כך מורגשים בשטח. אני אומר שצריך לתגבר את הפעילות, זה מתבטא במשאבים, זה מתבטא בכספים שצריך יותר, זה מתבטא גם כן שצריך לערב יותר ארגונים מהקהילה, שמבינים את השפה,

עם כל הכבוד ל'בטרם', היא עדיין לא מבינה את השפה, לא מבינה את ההתקשרות עם הקהילה,

יותר לחבר את הקהילה ויותר להגיע לגורמים דומיננטיים שיכולים הרי בשנה הבאה, אם יהיה עוד בוועדה ונציג שירד מ-17 ל-13 ילדים זה עדיין גם אסון. אנחנו צריכים באמת - - - זה הכול שאלה של איך אתה רוצה לראות את זה. אני מאחלת לנו שבהסתכלות הכללית במדינת ישראל נצליח כל שנה לצמצם, לא ב-50%, בעשרה ילדים, שכל שנה נרד בעשרה ילדים ואני חושבת שזו תהיה ברכה גדולה. נכון שכל ילד שמת מבחינתנו, ואמרתי את זה, זה עולם ומלואו, אבל אנחנו אנשים מציאותיים, אפשר אולי למזער נזקים, לא תמיד אפשר למחוק אותם. אני חושבת שההישג הזה, הלוואי על כולנו, שאנחנו נצליח להוריד בחצי את מספר ההרוגים באוכלוסייה הכוללת. משפט לסיום. אני חושב שצריך לתת ולשריין יותר משאבים לכל הנושא של תאונות חצר בית, תמותת ילדים, ואני חושב שצריך לתגבר את הפעילות וגם לתת הזדמנות לעוד ארגונים מקומיים שיהיו שותפים,

גם ארגון 'בטרם',

כשאני שמעתי את ההצגה בחורה זה עשה לי טוב בלב, אני חושב שגם הפעילות ברהט צריכה להיות. אתמול אישרנו תקציב של 150,000 שקל בעיריית רהט, אני אישית אלווה את זה ואני מקווה שהתוצאה תהיה יותר טובה. תודה.

כבר מבורך. רק, יפעת, לענות לו.

כל מה שאמרת אנחנו מקבלים, אני חושבת שאנחנו מדברים באותה שפה, רק שתדע, כלל העובדים שלנו בשטח הם מתוך הקהילה ולכן כך אנחנו יודעים לעשות את השינוי. אבל תפאדל, כל מי שרוצה אנחנו רוצים ביחד. בכיף תודה רבה לשניכם. המועצה לשלום הילד ואחר כך פהימה עטאונה. קודם כל אני באמת רוצה לברך על הפעילות המדהימה שאנחנו שומעים שנעשית פה. זה לא מובן מאליו, בכלל. אני כן רוצה להגיד לךָ שאנחנו, במועצה, אחד הדברים שאנחנו דוגלים בהם זה הכשרת ילדים שיהיו סוכני שינוי,

מהרלב"ד, דיברת על סוכני שינוי. אנחנו חושבים שזה נורא נורא חשוב ואנחנו חושבים שיש להם המון איך להשפיע על המציאות שהם עצמם חווים אותה. אנחנו גם משתפים פעולה בכנס הנגב לשלום הילד, כידוע לך, עם רהט אנחנו משתפים פעולה, עם בני נוער מרהט וזה שיתוף פעולה מדהים בעינינו, אז לדעתי חשוב ששיתוף הפעולה הזה ימשיך. אני רוצה להגיד שהעשייה הזאת חייבת להיות עשייה כוללת, כמו שאמר חבר הכנסת יוסף ג'בארין. היעדר סלילת כבישים ביישובים האלה, היעדר תשתיות, אנחנו רואים היעדר השקעת משאבים במקומות שהם הכי קריטיים להגנה ולמוגנות של ילדים. הרבה פעמים הסברה לא תעזור אם באמת ביציאה מבית הספר היה על זה דיון בוועדת החינוך, אתה יוצא מבית ספר ואין כביש סלול, ההסעה לא יודעת לאן להגיע כדי שהילדים יעמדו ומאיפה הם יירדו. זה לא כמו שאנחנו רואים כביש עם מעבר חציה אז - - - כן, הנקודה הזו ברורה.

אני רק אומרת שבמובנים האלה אין ספק שצריכה להיות פה באמת עשייה הוליסטית כדי להשלים את כל הדברים המדהימים שאנחנו שמענו עליהם פה היום. וכמו שאמרת, אני באמת מקווה שנמשיך לראות גם שיתוף פעולה וגם ירידה בנתונים. אמן. תודה רבה. פהימה, בבקשה. פהימה עטאונה, אני מנהלת תכניות במחלקת קידום בריאות באג'יק, מכון הנגב. נכון שאני מנהלת תכניות ואני מהיישוב חורה, אבל אני מדברת כאישה מתוך הקהילה, שזה נושא כל כך כאוב וכולנו פה מסביב לשולחן נוגעים בנושא הזה. אני מדברת על אוכלוסייה שהיא מאוד צעירה, אם זה 60% מכלל האוכלוסייה שהם מתחת ל-18 ואני אומרת שאלה נתונים כל כך גבוהים ומדאיגים. אג'יק, מכון הנגב, בשיתוף פעולה עם ארגון 'בטרם', עם כיל וארגון מתן, אנחנו גיבשנו תכנית שהיא תכנית קהילתית, אך ורק לקהילה הבדואית, שהיא מותאמת תרבותית. זה אומר שהפיתוח של החומרים שהם מותאמים לשטח, מותאמים לשפה הכי פשוטה, שהיא מדברת לכל אחד ואחד שהוא יכול לגעת בה.

שהיא בנויה על הנושא של הקניית ידע וגם העלאת מודעות, כשמדברים על הנושא של חשיפה לקהל מאוד רחב, במיוחד ביישובים גדולים, עם דגש על הכפרים הבלתי מוכרים, שהם האחוז הגדול ויש להם כל האתגרים ויש להם פוטנציאל מאוד גדול להיפגעות. אנחנו מדברים על תכנית שהיא בשלושה שלבים, שלב ראשון אנחנו מדברים על עובדים של כיל, שהם ייקחו חלק בנושא של בטיחות מעבר לגדר של המפעל. זה לא משאית שיש לה חומר מסוכן שצריך לטפל, החומר המסוכן היום נמצא בבית, שזה נושא של חומרי ניקוי, מדברים על כוויות, והם גם ייקחו חלק גם בתרומה שלהם לקהילה. הנושא של החיבור שלנו עם 'בטרם' כגוף מקצועי וגם ארגון מתן וגם כיל, הניב תכנית ארוכת טווח. השנה אנחנו התחלנו בה בהכשרות לנשים, למנהיגות בקהילה,

אגב, הגענו במספר מאוד גדול בקבוצות ברווחה, גם בקבוצה של ריאן, מתנ"סים. אין גבולות לקהל היעד, כל אישה שבונה חוג בית אנחנו מגיעים אליה, כל גבר שרוצה לתאם במסגד מקום של גברים, אנחנו מגיעים אליו ואנחנו גם משתמשים בדברים לנושא של ארגון הנוער. היום באג'יק יש לנו יותר מ-3,000 מתנדבים ואני רואה חלק מהם שהם היום הגיעו, כך שאני מקווה שהם יוכלו לספר ולשתף אותנו בלמידה. אנחנו מעבירים את זה בלמידה מאוד חווייתית וכיפית, שהם יגיעו ויעבירו את זה. נכון שאנחנו מדברים על תכנית ארוכת טווח ובלי איגום משאבים וגם בתכנית שהיא רב מערכתית, אני מדברת על משרדי ממשלה, ארגוני החברה האזרחית, למשל לאג'יק היום יש 20 שנה שהוא עובד בחברה הבדואית, הוא ארגון שיש בו אמון, אנחנו מגיעים עם אותה שפה,

השותפים שהם מסביב לשולחן. אני בטוחה שיש עוד משאבים שנמצאים בשטח ככה להציל עוד ועוד ילדים. והכי חשוב שאנחנו לא נסמן קהילה מסוימת, נכון שהאחוזים שם מאוד כואבים, אנחנו נדאג לאוכלוסייה שתקבל עוד ועוד ועוד מענה, כך שאנחנו נראה עוד צמצום. משפט סיכום, ברשותך. אני רואה שכל מי שנמצא באולם ומחוץ לאולם, רשויות מקומיות ומתנ"סים, הם שגרירים והם מחויבים להירתם לכל תכנית שלא תוצע. תודה רבה. תודה רבה לך. אתה רצית משפט, אבל ממש משפט לסיכום כי אנחנו צריכים לסכם את הדיון.

שלום לכולם. אני חסן אלעוברה, תושב רהט. אני רוצה להזכיר משהו, למשל ברהט יש ילדים שחיים בפחון, בצריפים כאלה בתוך ואדיות. הרווחה של העיר ברהט עוזרת, מנסה לעזור להם, אבל אם מישהו יבוא ויראה, או שהייתי מזמין אתכם שתבואו לראות איך הילדים האלה גרים ואיך החיים שלהם בוואדיות. זה לא יכול להיות, הילדים האלה הם הגיל הרך והם הגיל שאנחנו רוצים לבנות עליהם בעתיד. אם אנחנו לא מחנכים אותם ולא נותנים להם מה שצריך, אז אוי ואבוי לנו.

ביר הדאג' - - - אוקיי,

אבל זה נושא שלם בפני עצמו - - - של הילדים,

הכול זה ילדים, אבל צריך לתת לו את המקום שלו, בנפרד. אני מסכימה ששם אפילו הנושא של בטיחות, צריך לעבוד עליו ביתר שאת. אם יש לך משהו קונקרטי לגבי הדיון, אז בשמחה. אני מבינה את הכאב שלך ומה שאתה מעלה הוא חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל זו סוגיה מורכבת,

שעומדת בפני עצמה. תאמיני לי, אני אישית הייתי מזמין אותך לנגב ושתעשי סיור בביר הדאג', ברהט, בזיאדנה, בכל המקומות. יש גם סביב רהט, שרהט נותנת להם שירותים למרות שהם לא תושבי רהט ואת התקציב שלהם מקבלת מועצה אזורית בני שמעון ולא רהט. הלוואי שתבואי לראות את כל הנושא הזה.

בשמחה רבה. תזמינו אותנו ואנחנו נגיע. אנחנו כבר סיימנו את הדיון, אני גם רואה שאנחנו מתחילים להתפזר לנושאים אחרים,

אחרים - - - משרד החינוך. כן, משרד החינוך, בבקשה. אני עוסק בתחום של ביטחון, בטיחות ושעת חירום מול המגזר, קולגות לעבודה, לימור חנין, הממונה על זה"ב יחד עם הרלב"ד, אני מניח שהם עובדים,

הממונה מבחינת הפיקוח על גני הילדים. קודם כל אני, כיהודה, אני כאדם, לא מצפה שייתנו לי, אני תמיד מנסה לראות איפה אני יכול בחברה שלי לתרום, לעשות בחברה שלי כמה שיותר. מאוד כיף לראות את כל העשייה שלכם, את כל החבר'ה הצעירים שהגיעו לפה. שיתוף הפעולה איתם הוא מדהים, אבל ככל שהם ייקחו יותר אליהם ויעשו בעצמם ופחות ייקחו מבחוץ, לדעתי זה ייטב. ככל שהפער יילך ויצטמצם ככה פחות נושאים יהיה לטפל בהם כדי שנוכל להוריד את העקומה שירדה פה.

כתבו פה בין 15 ל-24, ילד בן 15 נוהג, זה נראה לי קצת לא טוב מהבחינה הזאת, אבל כנראה שזה מה שיש.

לא נהגים, נהגים אנחנו מחשבים מגיל 16. אוקיי,

הבנתי שכאילו יש בן 15 נוהג, למרות שרואים את זה במגזר,

אני רוצה לומר לכם שיש פה פוטנציאל עצום של המגזר לתרום למדינה, פוטנציאל נהדר, וצריכים לממש אותו. כנראה שיש לנו עוד הרבה עבודה בעניין הזה. מאוד אהבתי את מה שאמרת, שאת לוקחת אלייך את התכניות ואת ממנפת אותן לטובת המגזר, מאוד יפה. התכניות שאנחנו עושים הן מרובות, אני לא ארחיב אותן למרות שבאנו עם ארסנל של תכניות. אני אגע רק בעניין שלי, שהוא מאוד חשוב, זה חפץ חשוד. בעיקר בחופשות ובעיקר בזמן הפנאי, לא מעט ילדים נפגעו, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי, אבל מאחר שהדיון הוא במגזר הערבי אני אגע בו יותר, חפץ חשוד שנזרק, חפץ צה"לי שנשאר בשטח. אנחנו כבר כמה שנים עושים עבודה מאוד חזקה בעניין - - - אתם הייתם אמורים לבנות תכנית שבעצם תהיה כהסברה - - - יש,

אני לא אתחיל עכשיו להציג אותה. לא, רק לדעת שזה רץ. היא קיימת לגמרי. יש גם את תכנית החומש, שהיא גם תכנית עצמאית בפני עצמה. לכן גם תכנית החומש, גם חפץ חשוד, שתי תכניות חזקות שרצות כבר כמה שנים, רק שהגברנו אותן בשנתיים האחרונות. אני אפסיק פה, כי נמצאת - - - אז ממש במשפט, כי אנחנו אחרי זמן הדיון. אני הגר אלאפיניש, אני מפקחת גני ילדים במגזר הבדואי. אני רק אסביר קצת על התהליך שאנחנו התחלנו אותו בגני הילדים. אנחנו מדי שנה, כמובן שזה תהליך מתמשך, אנחנו בתהליך, עדיין לא סיימנו אותו, אנחנו מקיימים ימי היערכות בתחילת השנה לגננות וחלק נכבד מימי ההיערכות אנחנו דנים ומעבירים על תאונות בית ובטיחות. שותפים גם נציגים מהמשרד וגם מהרשויות בימים האלה. אנחנו גם מקיימים כנסים לגננות מובילות, גננת מובילה היא אחראית מובילה מ-15 עד 22 גננות במגזר ויש לנו גם מנהלות אשכולות וגם מדריכות פדגוגיות שנכנסות לגנים ועושות חונכויות, שהן שותפות מלאות לתהליך הזה. הגננות בתכנית העבודה שלהן פורסות את נושא בטיחות ותאונות בית במהלך כל השנה, זה חלק מתכנית העבודה השנתית שלהן. הן גם קיבלו הכשרה דרך היועצות והפיקוח איך להעביר סדנאות להורים בנושא תאונות בית וקיבלו כלים כדי להקל עליהם בסדנאות האלה. אנחנו בתהליך הזה, אני מקבלת סרטונים ומקבלת תמונות מהגננות איך הגברת המודעות אצל האימהות מתחילה לרוץ בשטח.

אלה התכניות שלנו דרך הגננות להגיע להורים ואנחנו גם נעזרים ב'בטרם' בתוך הגנים. הסרטונים - - - התכנית הלאומית לבטיחות ילדים - - - את הפעילות. נכון. הסרטונים שאנחנו מקבלים מ'בטרם', זה גם רץ בקבוצות של ההורים ושל הגננות, יש להם קבוצות עם ההורים, שזה גם רץ שם ודרך הגננות אנחנו מגיעים להורים בסדנאות, בליווי יועצות חינוכיות,

מדריכות. התכנית הלאומית תגברה השנה את כל קורסי השחייה לילדים. זה מופיע בתכנית החומש.

אבל בואו ניתן לגברת לומר משפט, אבל באמת במשפט, כי אני חושבת שהבנו את מה שקורה בשטח. אני ממונה מחוזית, מחוז דרום,

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח. שני הנושאים האחרים אלה נושאים שנכנסו בשלוש השנים האחרונות, אז כמובן שאנחנו מתחברים פה לכל הדברים שנאמרו. קצת קשה לתמצת את החינוך למשפט וחצי, אבל אני יכולה לומר לכם שיש לנו תכניות בבתי הספר, שזה שעה שבועית בכיתות א' ו-ה', בכיתות א' זה ללמוד תנועה, בכיתות ה' זה עצמאי בשטח. כיתות י' לומדים את הנושא של חינוך תעבורתי, שיעורים בחינוך תעבורתי. יש לנו שמונה בתי ספר מהמגזר הבדואי שמשתתפים בפיילוט תיאוריה השנה, שאנחנו מקווים מאוד שכבר בשנה הבאה כל בתי הספר בארץ בכיתות י' ילמדו תיאוריה במסגרת בתי הספר. אנחנו אוכפים את התכניות האלה, חשוב לנו שהן ייעשו. יש את השבוע הבינלאומי לבטיחות הילד, זה בחודש מאי, גם שם אנחנו נותנים דגש על כל הנושאים של כל מה שדיברנו פה, וכמובן שאני לא אחזור. אני רוצה גם להודות כאן על השולחן הזה לשותפים שלי, אני מאמינה גדולה בשותפות, שזה צביקה אלעזרי מהרלב"ד וגם ליאת מארגון 'בטרם'. אנחנו עשינו בשנה שעברה כנס מאוד מאוד גדול לכל המגזר הבדואי, למנהלי בתי הספר, לרכזי הזה"ב, בנושאים האלה ואנחנו מאמינים שהילדים הם סוכני שינוי ומאוד מאוד חשוב שהם יעבירו את המסר הזה.

להגיד תודה לארגון 'בטרם'. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אני נציג שם, פשוט תענוג לעבוד איתם, אלה חבר'ה מקסימים - - - אני מזדהה ומתחברת. תודה רבה לכולם. ברשותכם אני אסכם את הדיון ואני מתנצלת בפני האחרים שלא הספיקו לדבר, אנחנו פשוט הרבה אחרי הזמן. ראשית אני מברכת את כל השותפים, את 'בטרם', את המשרדים, משרד החקלאות, באמת על ההירתמות, למרות כל האתגרים שהיו, הרלב"ד, משרד החינוך,

באמת שמחה ומברכת על כל הפעילות הזו, וכמובן לכל השותפים שהם מהקהילה,

אנחנו כמובן,